אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לעובדים זרים. נקרא את נוסח הצעת הוועדה למנות את חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. אני מאוד שמח להיות פה במעמד הזה ולהציע את ההצעה. אני מאחל לך בהצלחה גדולה מכולנו. "בהתאם להוראות סעיף 106.א.1 לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יו"ר מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת, ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לעובדים זרים לבחור בחברת הכנסת אבתיסאם מרעאנה כיו"ר הוועדה"

ירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד אושר. אני שמח להעביר לך את שרביט ניהול הוועדה.

אדוני יו"ר ועדת הכנסת,

צוותים,

יועצים יקרות ויקרים של כל החברות וחברי הכנסת,

אם פספסתי מישהו אני מתנצלת.

מאוד מתרגשת להיות במעמד

הטיפול הראוי ביותר ושתי האוכלוסיות האלה צריכות מענה והוועדה הזאת הולכת לתת מענה לאוכלוסיה הסיעודית, לעובדי בניין, לעובדי חקלאות,

את הזכויות הבריאותיות

בהצלחה. חברת הכנסת מרעאנה, מכובדיי כולם, כדי לא לחזור כל פעם על אותו דבר, הוועדה הזו בעיני חשובה מאוד ויש לה כמה וכמה היבטים. עובדים זרים זה גם כאלה שהגיעו הנה שלא כחוק, וגם כאלה שהגיעו כחוק. אז בטח את מהקוראן יכולה לצטט יותר טוב ממני אבל בתנ"ך

לגר הנמצא או הגר בתוכנו. אני משוכנע שאת מתמצאת יותר ממני בוודאי ובוודאי בקוראן, ויש ציטוט מתאים גם בקוראן לעניין הזה. חובה עלינו, מצווה עלינו לדאוג לגר שנמצא איתנו. מדובר במטפלים, מטפלות, עובדי בניין, חקלאות ועוד באמת, עוד מעט גם בתעשייה, שיהיו עובדים זרים, וחובה עלינו לדאוג להם. רק לאחרונה המדינה האריכה את השהייה של המטפלים הסיעודיים והמטפלות הסיעודיות וטוב שעשתה כך. כי בגלל הקורונה אי אפשר שמטפלים יבואו. חלק מהתפקיד שלך זה לבוא ולראות בראייה כוללת וללחוץ על גורמי הממשלה, רשות האוכלוסין, מפעם לפעם להאריך, אלא אם כן יש פתרון אחר. נגמר הזמן שלהם, אפשר שיבואו תחתם אחרים, אז בבקשה, אין שום בעיה. חובה עלינו לדאוג גם למהגרי העבודה או מהגרים מטעמים פוליטיים שהגיעו הנה שלא כחוק. שחצו את הגבול. אז אני לא מתווכח עכשיו פוליטית אם צריך להרחיק אותם או לא להרחיק אותם, אם יש להם סכנה לחייהם בארצם או לא, אבל כל זמן שהם נמצאים פה, אני חותך פה חיתוך מאוד ברור. מישהו אחר יטפל בנושא החוקי שלהם אבל כל זמן שהם נמצאים פה, צריך לדאוג להם, צריך לדאוג לבריאות שלהם, צריך לדאוג לילדים שלהם. אנחנו צריכים להיות אנושיים. אחר כך המדינה תקבל החלטה להחזיר אותם לארצם, אין הדבר קשור למה שתפקידנו לעשות עכשיו ואני לא מחווה כאן את דעתי הפוליטית, אבל כל עוד הם כאן צריך לטפל בהם. מדובר באוכלוסייה שהיא חלשה בדרך כלל, שחלק מהמעסיקים מנצלים אותה, לא כל מקום שנשלח מטפל סיעודי נותנים לו את הטיפול המתאים לו. לא כל מקום שהם עובדים בחקלאות מקבלים את המתאים להם, ומקבלים את התנאים שמתאים להם. צריך להגן עליהם, צריך להגן על האוכלוסיה הזאת. ובאמת ידייך יהיו עמוסות עבודה לדעתי מההיבט הכללי של הנושא הזה. אני מאחל לכם בהצלחה. זו לא עבודה פשוטה. זה לבקר בדרום תל אביב ולראות גם איך הצד הזה לא מפריע לתושבים שנמצאים כאן, תושבי מדינת ישראל. והאיזון הזה בין שתי האוכלוסיות לא פשוט. אני לא מקנא בך. אני לא יודע אם אני יודע לעשות את זה, אבל תצטרכו לעשות את זה ולדאוג לשני הצדדים. אני מאחל לכם בהצלחה כי עבודתכם מאוד מאוד חשובה. רציתי רק נקודה אחת מהתחום שלי. את מקבלת מנהלת ועדה, ציוותנו לכאן מנהלת ועדה את מיכל, היא אמנם הייתה שנים רבות בלשכה המשפטית אבל עולם הוועדות מאוד מוכר לה, היא הייתה שנים רבות בוועדת חוקה, עשתה שם עבודה נפלאה ואני בטוחה שאתן תהיינה צוות נהדר. בהצלחה מיכל. בהצלחה. אבתיסאם יקירתי את בכירה מצוינת לוועדה הזו. האכפתיות שלך והלהט שלך לייצר שינוי זה משהו שקולטים, אחרי שניה שפוגשים אותך. היכולת שלך להסתדר ולדבר ולנהל שיח עם אנשים שאת יודעת שלא חושבים כמוך זו מעלה נהדרת שתבוא לידי ביטוי גם פה בוועדה וכמו שאמרת בעזרת השם ואינשאללה נצליח דרך פה לעשות את השינוי המבורך. המון בהצלחה. תודה רבה. אני מברכת אותך מכל הלב. אני ראיתי אותך במליאה בעיקר וגם בתקשורת ואני חושבת שאת הבן אדם הנכון במקום הנכון. ואם מישהו באמת יכול לשנות, לשפר, לשפץ זו באמת את עם הלהט שלך ועם המסוגלות שלך ועם היושרה שלך. אז אני מאחלת לך ממש המון בהצלחה ואני מאוד מקווה שהעבודה הזאת תוכל לשפר את כל מה שצריך לשפר בתחום הזה. שוב, זהו תחום מאוד חשוב. אני נתקלת בעובדים הזרים בעיקר בתחום הסיעוד, עם כל הפניות שיש ללשכתי, באמת יש המון מה לשפר שם והתנאים של חלק וחוסר התנאים של חלק יותר נכון, מהאנשים שפונים אלי פשוט זועקים לשמיים וחייבים לשנות את המצב הזה. תודה רבה. אהובה אבתיסאם, אם הייתי צריכה להגדיר אותך במשפט, הייתי אומרת שאת אישה של בני אדם. מישהי שרואה את בני האדם, את הנפש ולא מסתכלת על המעמד או הסטטוס שלו ולכן המינוי שלך הוא מינוי מבריק, אני אמרתי לך את זה גם אז עוד לפני שאני הייתי פה, ואני חושבת שאם יש מישהי שתוכל להתמודד באומץ עם הסיפור של הדלת ה מסתובבת של המדינה שביד אחת מביאה ומצד שני מונעת זכויות סוציאליות ומייצרת פה באמת לא רק פערי מעמדות, גם פערים ברמה האנושית, דבר שאנחנו כמדינה לא רוצות ורוצים להיות. לכן מי שתוכל להתמודד עם הדיסוננס המאוד עמוק הזה ולטפל בו שורשית זו בטוח את. אם הייתי צריכה לסמן מישהו מכל 120 חברי הכנסת הייתי אומרת שזו תהיה את. אז בהצלחה. אנחנו איתך וגאות בך ונעשה ונצליח. אנחנו בהחלט גאות בך. א. באמת מעל הכל אני באמת מתרגש בשבילך. קורה לי משהו נורא משמח בחודשים האחרונים, וזה קרה ממש עכשיו בפגישה שעשיתי ב-13:45, בא בחור שאני מכיר הרבה זמן, אמר לי 'תשמע, פגשתי את אבתיסאם, מה זה, מגניבה, מצחיקה, היא רגישה, מבינה עניין'

זה הדבר שאני הכי אוהב בחודשים האחרונים. הפער בין השטויות שמלא אנשים חושבים בחוץ כי מה לעשות, הנרטיבים בעולם שלנו הם נורא חזקים בסיפור הפוליטי, לבין מה שכל מי שפוגש אותך אומר אחרי זה מחמם את לבי כל פעם מחדש. אני בטוח שגם מיכל וכל הצוות פה יפגוש את זה ובעיקר כל אותם אנשים שייהנו מהמקצועיות והאכפתיות האין סופית שלך. את נכנסת לכל הסוגיה הרחבה של הטיפול בעובדים ובעובדות, אפרופו שיחותינו, כי אני באמת סומך עליך. יו"ר הכנסת ציין את זה טוב, זה הנושא שהוא מורכב עם המון צורך לאזן ואני חושב שהאיזון אצלך הוא בדיוק הנקודה המדהימה, והיכולת לפגוש את כולם,

לא רק פנים מול פנים אלא גם להבין את הרקע - - - אני באמת בטוח שתעשי את זה בצורה מצוינת ואני גם, יו"ר הסיעה כאן ביחד עם כל השותפים לעזור, כל מה שצריך גם בניהול הוועדה וגם במחשבות עם הצוות, תיעזרי בצוות. - - - להתקדם, ותמיד, אפרופו ירדנה חברתי מזכירת הכנסת, הצוותים הם נפלאים ועושים עבודת קודש מאחורי הקלעים שלפעמים אנשים בחוץ לא מבינים. אני בטוח שגם פה נתחיל לגלות את זה. לפעמים אין לך ידיים ורגליים, אתה מדבר עם הצוות מבין מה קורה וחוזר לעניינים. אז מכל הלב בהצלחה. תודה רבה.

אנחנו רצים לעבודתנו. הישיבה ננעלה בשעה 14:15.